אני פותח את ועדת הכנסת לדיון ברביזיה. לאור העובדה שמגיש הרביזיה לא נוכח, הרביזיה הוסרה. אני מודה לחברים ונועל את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 14:44.